אנחנו פותחים את ישיבת ועדת העבודה והרווחה השנייה היום, כ"ג בשבט תשפ"ג. הנושא עכשיו זה הצעת תקנות הביטוח הלאומי (תשלום מקדמות של גימלה)(הוראת שעה), התשפ"ג. הנושא הוא שמשרד האוצר הציע שאנחנו נקדים את התשלום שאמור להגיע באוקטובר, 600 שקל תקציב חימום לקשישים ולזכאים, לקחת 200 שקל מה-600 ולהקדים לעכשיו בגלל הקור, בגלל החורף ובעיקר בגלל ייקור החשמל. השתתפות זעירה של 200 שקל לכל אדם שזכאי לכך.

אני אומר את זה בגילוי לב, רצינו שיהיה לפחות 300 ושזה לא יהיה על חשבון המענק הבא באוקטובר הבא, ואני מודיע כבר שאנחנו ניאבק ונשתדל עם שר האוצר ועם כל הגורמים, שלא יגעו באוקטובר ב-600, אבל עכשיו את ה-200 אנחנו רצינו שזה יהיה 300 כי חשבנו ש-200 זה לעג לרש. עשינו חשבון שבשבילנו 200 שקל זה כלום אבל יכול להיות שלאנשים שצריכים לקבל את זה, אז אם נותנים 200, קח 200, אחר כך תתווכח על 300. אני מבקש מאנשי משרד האוצר, בואו נדבר על 300 שקל מתוך ה-600 ולא על 200. דניאל בלנגה, אתה היית אצלנו בדיון?

אז אתה יודע על מה אני מדבר. בוודאי. אני ארצה שזה יהיה 300. יש איתי פה את יונתן משריקי, חבר הכנסת, חבר הוועדה שרוצה גם להגיד כמה דברים בעניין. בבקשה. תודה רבה אדוני היושב-ראש. אנחנו תוך כדי דיון בוועדה לקרן העושר מדברים על הוזלת מחירי החשמל, מטבע הדברים, ממסגרת מאגרי הגז, שאזרחי מדינת ישראל אמורים ליהנות מהם. דיברו על עיכובים. חברת החשמל הציגה את העיכובים שקרו במהלך השנה האחרונה. מחירי החשמל לא הושפעו כתוצאה ממאגרי הגז, ואני רק מבקש לדעת לפני שאנחנו מתכנסים להצבעה, האם הצפי הוא בשנה הבאה להוזלה משמעותית במחירי החשמל, כך שאנחנו אומרים, עכשיו אנחנו לוקחים 200 שקל מתקציב שנה הבאה כי אנחנו בונים על הוזלה מסוימת במחירי החשמל? מה תהיה התוכנית לשנה הבאה? עכשיו אנחנו לוקחים על חשבון מי?

אני אסביר. אני מאגף תקציבים באוצר. בעצם בדיוק כמו שאמרת, הסיבה העיקרית לצעד הזה זה בדיוק מחירי החשמל שהם הגיעו לאיזשהו שיא בחודשים האחרונים, בחורף הזה, ואנחנו צופים שהם ירדו בגלל כל מיני פעולות שהממשלה עושה, בחודשים הקרובים עד בעצם אוקטובר של 2023. מן הסתם יש הרבה מאוד אי ודאות לגבי מה יהיו תעריפי החשמל באוקטובר 2023 ולכן אנחנו משתדלים להיות מאוד זהירים בכמה סכום אנחנו רוצים להקדים עכשיו לקשישים האלה,

כרגע אנחנו עושים רק הקדמה, זאת אומרת דמי המענק של ה-600 שקל שיהיה, אנחנו 200 משלמים אותו כבר היום. הסיבה שאנחנו חושבים שזה צריך להיות 200 ולא 300 זה בדיוק בגלל אי הוודאות במחירי החשמל ולוודא שאנחנו לא מכניסים אותם לאיזשהו בור שהם לא - - - עדיין הסכום הזה הוא סכום מזערי. כמו שאמר יושב-ראש הוועדה, זה לא מכסה לך את חשבון החשמל,

זה שנתי, זה אפילו לא - - - זה נכון. אני אגיד שהקשישים היום קיבלו מענק עבור החורף הזה באוקטובר 2022. הם קיבלו את מענק החימום במלואו. עכשיו ה-200 שקל הקדמה אמורים לשקף את העלייה במחירי החשמל בתקופה הזאת לעומת התקופה העתידית. יש קשר בין הקרן שחברת החשמל עוזרת לנזקקים, לחלשים לבין הכסף הזה? לא, אין קשר. הכסף הזה הוא בשיפוי מלא של משרד האוצר לביטוח לאומי. שוב, כרגע זה הקדמה. אני רוצה לאפשר לד"ר עמיחי תמיר נציג נכים, להביע דעתו בעניין. מה אתה אומר? קצבת האזרח ותיק כל כך נמוכה שהסכומים האלה הם באמת חמצן, אז אני לא רואה את הסיבה מדוע אגף התקציבים יתעקש על שיקולים, יעלה או לא יעלה.

יש לך תשובה בעניין הזה? יש סיכוי לקבל 300 שקל לפחות? אני מתנצל אבל שוב, מבחינה מקצועית אנחנו חושבים ש-200 זה המקסימום שאפשר להקדים לאור אי הוודאות של מחירי החשמל בתקופה הקרובה. מה אומרת היועצת המשפטית שלנו לגבי החוקיות של הדבר? אני אגיד שהסכום שקבוע בתקנות שהובאו לאישור הוועדה הוא לא נקוב, כלומר רק מדובר על תשלום מקדמה כלשהי ולכן מרגע שהוועדה מאשרת את זה, אז הסמכות היא תהיה של הביטוח הלאומי להחליט על כל סכום שהוא בין אפס לבין 600 בעצם לתשלום המקדמה, כלומר זה כרגע לא נמצא לאישור הוועדה הסכום שיועבר כמקדמה. אנחנו רק קובעים את הסמכות לשלם מקדמה, ולכן מרגע שנאשר את זה, הסמכות תהיה שלהם לקבוע כל סכום שהוא לוועדה. לוועדה לא יהיה בעצם אפשרות להשפיע על הסכום הזה. מה שאת אומרת, היועצת המשפטית שלנו ענת מימון, כשאנחנו נאשר את זה עכשיו, חבר הכנסת משריקי, את המענק הזה, הם יכולים לתת 300 ולא 200. אנחנו לא מגבילים אותם בסכום. נכון. כמובן שאנחנו לא רוצים פחות מ-200, אבל אנחנו לא קובעים את הסכום. השאלה לביטוח הלאומי אם יש סיכוי שאתם תדרשו, תבקשו או תאפשרו יותר, ל-300 מינימום? כי אני לא רוצה שיהיה לעג לרש. צוהריים טובים, אני מהמוסד לביטוח לאומי. כיוון שמדובר בבקשה שהגיעה מלכתחילה מאוצר המדינה ובהסכמה - - - ציינתי את זה בתחילת דבריי.

הסכום מלכתחילה הוא סכום שהתבקשנו להעביר על ידי האוצר. אני מזכיר שכל גימלת הבטחת הכנסה היא במימון אוצרי מלא ולכן ככל שנגיע להסכמה עם משרד האוצר על זה שזה יהיה יותר מ-200,

בהחלט נעשה את זה, אבל אני לא יכול כעת ועכשיו לומר לאדוני שאנחנו נעשה את זה ביותר מ-200. תעביר את הבקשה של יושב-ראש הוועדה על דעת ועדת העבודה והרווחה כולה, שאנחנו מבקשים שהסכום לא יהיה פחות מ-300. אנחנו מאשרים את המענק אבל רוצים שזה יהיה לפחות 300 ואז נוכל לברך על הפעולה הזאת. אני מציין שוב שאני אשתדל אצל שר האוצר שבאוקטובר הבא לא יפחת הסכום מה-600 שמגיע להם.

שלום אדוני היושב-ראש, אני יועץ שר האוצר. שר האוצר מילא את ידיי להגיד לפרוטוקול ולוועדה את הדברים הבאים, לאדוני היושב-ראש, לחבר הכנסת משריקי. במסגרת דיוני התקציב שאנחנו ממש לקראתם, אנחנו מתכוונים לפעול בשביל להגיע למצב שבו הסכום שאנחנו בעצם נותנים אותו עכשיו כמקדמה, יהפוך להיות סוג של מענק ובעצם לשמור על הסכום של ה-600 שקל כסכום שלם בלי שהוא ייפגע באוקטובר של שנת 2023 למניינם. זאת אומרת שתפילה עושה מחיצה קודם כל.

מה עם ההמשך, עם החצי השני לגבי הסכום? כמו שאמרה היועצת המשפטית, כרגע אנחנו לא קובעים את הסכום. אנחנו כרגע מגדירים את הסמכות. בסופו של דבר אנשי המקצוע באוצר אמרו פה את עמדתם ואנחנו מכבדים את עמדתם. השר ודאי מכבד את עמדתם המקצועית. אני חושב שהמשמעות שהסכום הזה בעצם בדיעבד למעשה יהיה מענק ולא יהיה הקדמה, זה בשורה גדולה בפני עצמה. מי מקריא את התקנות? התקנות אדוני הן תקנות שעוסקות בהקדמה של גמלאות הביטוח הלאומי. חוק הביטוח הלאומי הסמיך את השר לקבוע כללים שבגינם אפשר להקדים תשלומים, הגם שהבן אדם לא זכאי עדיין לאותו סכום. התקנות האלה חלות גם על גימלת הבטחת הכנסה ולכן הן אלה שמאפשרות לנו עכשיו להקדים את תשלום המענק. התקנות הללו בתיקון שמובא בפניכם יאפשרו לנו לא רק להקדים את המענק של זכאי הבטחת הכנסה, שזה היה קל, אלא הייתה לנו אוכלוסייה נוספת מאוד גדולה שזכאית למענקים, שאלה ניצולי שואה, קשישים שזכאים לגימלת הבטחת הכנסה, זאת אומרת קבוצה של בערך 300,000 בני אדם שכרגע באמצעות התיקון הזה יוכלו ליהנות מהקדמת המענק הזה. כיוון שהמענק עצמו מבוסס על זכאות חודש אוקטובר, ניסחנו אותו כך שהוא מבוסס על זכאות לכאורית של חודש פברואר, זאת אומרת מי שזכאי לאותה השלמת הכנסה או לזכאות על פי דין בפברואר, הוא זה שיהיה זכאי גם למענק הזה. למה אתם קוראים לה מקדמה ולא מענק? אם כמו שאמר עומר, באמת שר האוצר מתכוון להפוך את זה למענק, אז במקום מקדמה עם כל הסעיפים תהפכו את זה - - - הסטטוס החוקי של הדבר הזה עכשיו זה הקדמה כדי שנוכל לאשר את זה וכדי שיוכלו לשלם את זה. טוב. אנחנו מדברים על קבוצה של 300,000 בני אדם כולל ניצולי שואה, כולל קשישים נכים שיהיו זכאים להקדמה הזו. ההקדמה הזאת בניגוד למקדמות אחרות לא תצריך בקשה, היא תיעשה באופן אוטומטי. בדעת הביטוח הלאומי לשלם אותה כבר עד סוף חודש פברואר או לכל היותר בימים האחרונים של חודש מרץ על מנת שיהיה בפנינו הקובץ המלא של מי שהיה זכאי בחודש פברואר. אני מאוד מבקש שזה יהיה בפברואר כי אנחנו רק ב-14, אז תתארגנו שזה יהיה בפברואר. אנחנו מתכוונים לעשות את זה,

שמדובר פה בתקנה על מי שזכאי בפברואר. מי שנכנס ב-28 בפברואר, לא בהכרח כשאני אשלם,

אז אני צריך עוד כמה ימים כדי לדעת שהקובץ הוא מלא ואז לשלם. אם אני אוכל לעשות את זה לשיעורין, זאת אומרת כבר עוד שבוע לשלם על מי שאני יודע ואז להשלים,

אני חושב שזה עדיף כי ימים קרים אלה, זה יהיה מחמם את הלב לקשישים ולנכים. בהחלט זו כוונתנו מבחינה יישומית. היועצת המשפטית רוצה לשאול משהו.

אתה דיברת על זכאות לכאורה בחודש פברואר, כלומר אתם בודקים כרגע מי הגיע לגיל פרישה, זכאי להבטחת הכנסה וזכאי למענק. יכול להיות שיהיה איזשהו פער, שאותו אדם שיקבל היום את המקדמה, כשיגיע חודש אוקטובר הוא כבר לא יעמוד בתנאים ולא יהיה זכאי ואז לכאורה שילמתם לו סכום. מאיפה יקוזז הסכום הזה? כי הוא כבר לא יקבל את המענק. התיקון מדבר על זה שהמענק יקוזז אך ורק מהמענק שישולם באוקטובר. מהן אתה שומע לאו. מקום שבן אדם לא יהיה זכאי בחודש אוקטובר, הביטוח הלאומי לא יקזז את זה משום מקום אחר. זו הוראת הדין שהובאה.

היועצת המשפטית ענת מימון, תקריאי את התקנות. טיוטת תקנות הביטוח הלאומי (תשלום מקדמות של גימלה)(הוראת שעה), התשפ"ג 2023 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 302 ו-400 לחוק הביטוח הלאומי , התשנ"ה 1995, בהיוועצות עם מועצת המוסד ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת אני מתקין תקנות אלה: הוראת שעה ב בתקופה שעד י"ט בטבת, התשפ"ד (31 בדצמבר, 2023) (שזו תקופת הוראת השעה עד סוף השנה), יראו כאילו בתקנות הביטוח הלאומי (תשלום מקדמות של גימלה), התשל"ט 1979: בתקנה 1, לפני הגדרת "קיצבה" יבוא: "מענק חימום" מענק חימום לפי סעיף 14ב לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א 1980." (ב) אחרי תקנה 4, יבוא: "מקדמה בשל מענק חימום 4א. המוסד רשאי לשלם מקדמה בשל מענק חימום במהלך השנה שבעדה משולם המענק, אם האדם זכאי, לפי כל דין, במועד תשלום המקדמה למענק החימום אילו מועד התשלום הקבוע בחוק הבטחת הכנסה היה חודש פברואר, וזאת אף ללא הגשת בקשה. המקדמה כאמור בתקנה זו תנוכה ממענק החימום במועד תשלומו במהלך השנה." (ג)

בסופה נאמר: "למעט לעניין מקדמה בשל מענק חימום לפי תקנה 4א." (שזה התקנה שדורשת הגשת בקשה ופה אנחנו אומרים שלא צריך יהיה להגיש בקשה וזה יהיה אוטומטי). תחולה 2. הוראות תקנות אלו יחולו על מי שזכאי למענק חימום בתקופת הוראת השעה. (שזה באמת שנת 2023). אדוני היושב-ראש, אומר לי עומר, מדובר פה בסכום של 60 מיליון שקל. ה-200 שקל האלה זה בסופו של יום 60 מיליון שקל. מגיע שאפו לשר האוצר על הבקשה הזו, וכמובן לך על הדיון החשוב הזה. בהחלט אני מודה לכל האנשים שעסקו בזה, גם הביטוח הלאומי וגם משרד האוצר. שר העבודה, יואב בן צור, הוא חתום על התקנות. נכון,

השר החדש, שר העבודה יואב בן צור שממונה על הביטוח הלאומי. אני מגיש את זה להצבעה. מי בעד אישור תקנות הביטוח הלאומי כפי שהקריאה את זה היועצת המשפטית ענת מימון? מי נגד? מי נמנע? הצבעה אושר פה אחד התקבלו התקנות. אין מתנגדים ואין נמנעים. אני רוצה להודות לכולכם.

הישיבה הזאת נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:32.